בוקר טוב, משתתפות ומשתתפים.

הצעת חוק הכניסה לישראל (הוראת שעה,

2022,

הכנה לקריאה השנייה והקריאה השלישית והצעת חוק הכניסה לישראל (תיקון, הארכת רישיון לישיבת ביקור לעובד זר המועסק במתן טיפול סיעודי), התשפ"ב